אני פותח את ישיבת הוועדה. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק יסוד: משק המדינה (הוראת שעה 2020) (מ/1294), בכל הקריאות. הכוונה היא להעלות את זה היום למליאה ולוועדת הכספים,